שלום, ממשיכים בקצב את דיוני ועדת כלכלה במסגרת חוק ההסדרים, אנחנו עכשיו עם משרד התקשורת פרק ט"ו, למעט סעיפים 79-80 ו-81 (בעניין מתקן שידור